בוקר טוב לכם, גברתי מנהלת הוועדה, היועצות המשפטיות,

דובר, ערוץ הכנסת, חברי הכנסת, אורחים נכבדים. אני אשקר אם אני אגיד שאני שמח לראות אתכם. אבל אנחנו שמחים לראות אותך. זה המפגש השנתי. הוא תמיד צריך להיות בדקה ה-90, בלחץ. ברשותכם, אני אפתח בשיר שאני פותח את הדיונים בוועדה. הבית מתפורר? לא, חס וחלילה. שריפה, אחים, שריפה. ניסינו למצוא פה משהו שהוא העלייה השנייה. זה מה שהכינו לי העוזרים שלי הפעם. אז היום יום רביעי, פעם אחת כי טוב, י"ח בטבת, 26 בדצמבר, בשבת נקרא את פרשת שמות. היום אקריא את שירה של ריטה קוגן,

קוגן נולדה בסנט פטרבורג ב-1976, עלתה ארצה ב-1990, מהנדסת, משוררת ומתרגמת. גרה בתל אביב. ספר שיריה הראשון, "רישיון לשגיאות כתיב", ראה אור בספטמבר 2015. ספר שיריה השני, "סוס בחצאית", ראה אור במאי 2018. סיפורה "החטא השלישי" זכה במקום ראשון בתחרות הסיפור הקצר של 'הארץ'

בימים אלה היא עובדת על ספר פרוזה. העלייה השנייה // אחרי שתיקה נוספת, בת חצי שנה, / אבי התקשר / לספר על תלאותיו. / התקשר בדיוק במוצאי שבת, / כמו אחד שצופה בכוכבים וסופר / האם שלושה. // אמר: זו עלייתי השנייה ולא אדע / איזו מבין השתיים / היא הקשה יותר. / אחר כך שאל: וחייך איך? / עניתי: בחיי הכול כרגיל. / אחר כך

// אבי מעולם לא היה אבי מעולם לא סיפר / מדוע עלה, / מדוע ירד, / מדוע עלה שנית, / מדוע עזב, / (ואני בקושי בת שנתיים) // ולא ידעתי לשאול איך יודעים / איזו מבין השתיים / היא הקשה יותר. בוקר טוב לכם. אנחנו עוברים להצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2019), התשע"ט-2018. ברשותכם אני רוצה לומר כך, אני מבין שיש כמה וכמה בעיות. כולנו צריכים לעשות את המאמץ כדי שבשעה וחצי או בשעה ו-20 שיש לנו נסיים את התקנות. כרגיל, משרד החקלאות ברוב

מביא את התקנות אחרי הדקה ה-90. ואני מוצא את עצמי בסד שעלול לייצר מצבים מאוד מאוד מאוד לא נעימים, בין היתר, כפי שקרה בשנה שעברה. ואני קורא ומזהיר ואומר את הדברים לפרוטוקול: אם חס וחלילה לא נצליח למצוא את הפתרונות, ויימצא המנוול שינסה אני אומר, מנוול, כי אנחנו כולנו יודעים את הדברים בצורה הברורה ביותר, שאם חס וחלילה יהיה מי שינסה לנצל את הפתח הזה ולעשות מעשה, שיהיה לו ברור, כבר היה מישהו שניסה לעשות את זה, והוא כבר קיבל על הראש מבית המשפט כי זה באמת להיות נבל ברשות התורה. זאת אומרת, כאילו פועל על פי דין, אבל הוא נבל. ממש ממש כך. והזכרת לי שלא התקשרתי אליו אתמול חזרה. דרך אגב, הוא יכול להתקשר שוב אם לא חזרתי. בשונה ממשרד החקלאות אני עסוק. גם הם עסוקים בלחפור מנהרות. בוקר טוב לכם. אני רוצה שנעשה את זה כך: ההקראה היא לא הבעיה, ההקראה היא טכנית ובסך הכול על רוב הדברים יש הסכמה סביב השולחן הזה. יחד עם זאת יש כמה נקודות, ואני אפנה לסמנכ"ל האהוב עליי במשרד החקלאות,

יש אחד יותר ממנו. אני קם והולך. אבל לא באוזניי.

אני אוסיף ואומר, גם המוערכים על ידי. זה צביקה ואתה, שאני באמת מעריך ומוקיר. ואני אבקש ממך לשים את הנקודות על השולחן. אני יודע, שמועה הגיעה לשולחני, שיש כמה וכמה נקודות שצריך לתת עליהן את הדעת. אני אאפשר לך להציג אותן. אני מכיר הכול. זה דומה ברוב המקרים למה שהיה בשנה שעברה. יחד עם זאת, יש נקודה אחת או שתיים או שלוש. הטריחו את עצמם החבר'ה מכפר יובל, ולא לחינם הטריחו את עצמם. אתה אפילו הגבת לפנייה שלהם בעניין, ואני ארצה לראות אם בכלל אפשר להיענות לבקשה שלהם. לא לבעיה שלהם, לבעיה של כמותם. אני התכוונתי שלהם לא במובן בכלל, אנחנו לא נותנים פתרונות אישיים. החוק והכללים לא מאפשרים לנו להתנהל בצורה אישית. נקודה נוספת שהיא קצת יותר אישית, אני מוכרח לומר, אבל אני מבקש להעלות אותה למרות הכול, כי הממשלה כושלת ולא הצליחה לתת עד לרגע זה מענה, זה סיפרו דובב. יש פה מישהו מדובב? הנה, אפילו לא ביקשתי את רשותכם. אני רוצה להרגיש שאני עשיתי את המיטב בעניין. ויש את העניין של הגדלת המכסות באופן כזה, אומרים לי החקלאים, שעלול לייצר משבר פטם שני. ואני רוצה לראות את הדברים נכוחה. כמו תמיד, בסוף אנחנו יודעים לתת את המענה הנכון. אני מבקש מכל החברים פה, בעיקר לאלה שאני כבר מראש יודע שהם התאמנו בבית על הקול שלהם, ואני יודע, אני מסתכל עליהם - - - הוא לא בא היום. אתה מצונן או משהו? היום אני באתי עם הרבה אנטיביוטיקה. שתהיה בריא. אני רק רוצה לומר, ברשותכם, אל תפריעו לי לעזור לכם. הצעקות שלכם לא משכנעות אותי יותר.

בסוף בסוף אני בוחן את הדברים, כפי שאתם יודעים ומכירים, לגופו של עניין, ולא התביישתי להוביל ולשנות

עשו לי טובה,

גם אם יש בלבכם הרבה, בואו נעשה את זה בשום שכל. תודה. אני ד"ר אסף לוי, סמנכ"ל גורמי ייצור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

אדוני היושב-ראש, גברתי מנהלת הוועדה, ייעוץ משפטי, חברי כנסת

התקנות שאנחנו מבקשים להביא לאישור הוועדה הן תקנות בדבר מכסות ל-2019. ברשותך, לבקשתך, אני אסקור את נקודות המחלוקת כפי שאני רואה אותן, ואחר כך נשמע את החברים ונראה איך אנחנו מתקדמים בהקראה. להבנתי, יש מחלוקת על אופן חלוקת המכסה. האם היא תהיה מכסה קבועה כמו שניתן בעבר, או המנגנון שאנחנו מציעים בתקנות, שהתוספת תהיה תחילה זמנית ותהפוך בתקנות 2020, אם הוועדה תאשר את התקנות שבכוונתנו להביא, בתקווה בזמן, ב-2020. ובתקווה שמי שיהיה ב-2020 יידע לעמוד בהתחייבותו על 2019. א',

להתנצל וטרם עמדתי בהבטחתי. אני רק אמרתי, ובמקרה אנחנו גם לפני בחירות. אז העניין הוא איך תינתן התוספת הרוחבית ל-2019. לפי החומר שהועבר אלינו בדיונים שהתחלנו מוקדם עם המועצה, דובר על תוספת של בין 3% ל-5% רוחבית. אנחנו מחלקים את התוספת ל-3% רוחבית ועוד כ-155 מכסות חדשות. אנחנו חושבים שחשוב להכניס מדדים חדשים לענף. בפריסה, ונעבור תיכף לתקנות ואיך שאנחנו מציעים, מבקשים להסדיר את התוספת.

מענה ליישובי הטלה. אני מציע לתת מענה ליצרני הפטם שלצערנו הפסיקו לגדל והם מקבלים - - - זה היה גם בשנה שעברה, בקטנה. בשנה שעברה היתה תוספת למגדלי פטם קיימים כדי לפתור בעיה וטרינרית. עכשיו בנוסף לזה אנחנו לא מציעים לתת למי שמגדלים בפועל ושיפסיקו, לאלה שהפסיקו כבר בעבר, כמו מה שהצגת בפתח דבריך. אני אחזור לנושא של אנחנו מבקשים שהתוספת תהיה זמנית בטקט ראשון. לנו מפריע במשרד, ואני מקווה שגם לבית הזה יפריע שהתוספות הללו ניתנות ואנשים סוחרים רק בתוספת. קרו מקרים, מבחינתי אפילו אחד לא צריך לקרות. אני רוצה לעצור אותך ולומר את הדבר הבא. תקשיב טוב טוב מה שאני אומר, ושישמעו גם המגדלים. כל מי שמשתמש בהחלטות פה ולא עושה בהן את השימוש שאנחנו מתכוונים אליו, אני רוצה ואני תובע שהענישה כלפיו תהיה בלי רחמים, כיוון שאנחנו באמת באים ממקום - - - כי כשאתה נותן מכסה למישהו זה בא על חשבון מישהו אחר, שאולי כן יכול לגדל, שאולי כן יכול לעשות את עבודתו נאמנה, שאולי כן רוצה להיות חקלאי. זה לא יקרה, קומבינות, מסחר. אני מכיר את אלה שבאים עם דמעות תנין והוא כבר סגר עסקה שהוא בכלל לא יראה את הלול, הוא יראה אותו רק בתמונות במקרה הטוב. אדוני היושב-ראש, יש בזה תקנה שאומרת שהוא לא יכול למכור אותה. אני הייתי יושב-ראש ועדת מכסות. אין דבר כזה וחבל להגיד את זה. אדוני לא ברשות דיבור. ואם אתה כבר מדבר, תאמר את שמך. עמי דהן. עמי, חברי, אתה יודע, הרי הכללים נועדו, לצערי, כדי להפר אותם. דהיינו, לא היינו נדרשים כאן לכל מיני כללים אם האנשים לא היו מפרים אותם חדשות לבקרים. את הכלל שאתה אומר אני יודע. אני גם יודע הרבה דברים שאסור לעשות בעולם החקלאי. ואתה יודע, עמי, שעושים אותם. אני לא אמרתי שאתה יודע שעושים. אין לי ספק שאם אני אתפוס, ואני אפילו לא אצטרך לטלטל פה אנשים, הם ישפכו את כל מה שהם יודעים על הדברים האלה. אז עזוב, אנחנו מכירים את העניין. ראשית, גילוי נאות, אני מגדל ביצים בקו העימות, גר במושב יערה, כדי שנניח את דעתם של כולם. מה שאמרת זה הדבר הכי נכון. תוספת צריכה להינתן לאחד שמגדל את מה שנותנים לו. זה לא דבר שאפשר לסחור איתו. תה צודק שאנשים עשו שימושים בתקנות בצורה לא נכונה. והיו לנו פה ויכוחים על הדברים האלה, ולכן אני חושב שצריך להתקדם בדבר הזה. אסף, אני חושב שצריך להתקדם.

מי שמגדל יקבל את התוספת בפועל, והתוספת הזו בסופו של דבר מתווספת לו על המכסה הקיימת. אבל אם הוא לא מגדל, אני צריך לתת לו פרס? מי שלא מגדל, לא לתת לו.

רבותיי, אנחנו צריכים להיות תמימי דעים כולנו,

בדבר הזה. ואין בכוונתנו שהתוספת תישאר זמנית. בכוונתנו ב-2020, ואני אומר את זה גם לפרוטוקול וזה גם מופיע בדברי ההסבר אם מגדל יגדל את התוספת בצמוד למכסתו, ב-2020 יהיה סעיף שאומר שכל מי שקיבל תוספת זמנית בהתאם לתקנות 2019 וגידל אותה בצמוד למכסתו, תהפוך לקבועה. אנחנו רק מבקשים שפעם אחת הוא יגדל אותה בצמוד למכסתו. פעם אחת. אחר כך שתהיה סחירה. אבל הרציונל אומר שאם הוא גידל פעם אחת, אז יהיה קשה כבר למכור אותה, אלא אם כן באמת הוא צריך ואז אני לא - - - אותו. אסף, רק לציין את זה שזה לא - - - חברים, תנו לו להציג. אם הייתי סבור שהכול בסדר, הייתי מתחיל את ההקראה. אני רוצה שהוא קודם כל יציג, שאני אדע על מה מדובר. אני אתן את ההתייחסויות ונתקתק. אני רוצה לתקתק את זה בשבילכם, לא בשבילי. בנוסח הראשון שהועבר להתייעצות המועצה כנדרש, הופיע שתוספת מכסות חדשות תהיה בהתאם להחלטת עדיפות לאומית, ליישובים צמודי גדר וסמוכי גבול. בדיונים מול משרד המשפטים הובהר לנו שאנחנו לא יכולים לחלק את זה בצורה הזאת, ולכן אנחנו מציעים פה חלוקה בפרמטרים מקצועיים שמאפשרים פחות או יותר את אותה כוונה. ישבנו גם עם נציגי המגדלים וגם עם חבר הכנסת וקנין, ולהבנתי, עם תיקונים כאלו או אחרים אפשר לאשר את התקנה כפי שהיא מוצעת. בעיה נוספת שעולה מהשטח זה הרצון של המשרד בתוספת החד-פעמית.

יש תקנה ששנים נמצאת במכלול התקנות, שמגדל שעובר ללול רפורמה מקבל תוספת של 100,000 ביצה. בתקנות האלה מוצע, מאחר שהמשרד מנסה לקדם את המשטחים מחוץ ליישובים ולהסדיר את הענף, למי שעובר למשטח לתת תוספת של 200,000 ביצה כדי לעודד אותם. התקנה הזאת וגם הנושא של הדו-לול מעוררת אמוציות רבות. אני מבקש להתקדם. זו תקנה די אחרונה.

לפתור את הבעיות, וכשנגיע אליה נערב את מי שצריך. אלא אם כן שכחתי משהו. התקנות הן תקנות, זה עניין טכני. אבל גם כשהייתי בחוץ ושמעתי את הסיום של המשפט, הבנתי בדיוק על מה מדובר. אני אומר את זה לכולנו אנחנו יכולים להאשים את שר החקלאות, אנחנו יכולים להאשים את הממשלה ואנחנו יכולים להאשים את מי שאתם רוצים,

אבל אנחנו צריכים גם לקחת אחריות. כשאנחנו מספסרים בקרקע שלנו, במים שלנו,

לא פלא שבסופו של דבר חושבים עלינו לא אנשי אדמה, חושבים עלינו נדל"ניסטים, חושבים עלינו טייקונים, וחושבים עלינו שגם אנחנו, אנחנו כחקלאים, אחראים לזה שיוקר המחיה בשמיים. אנחנו אשמים בכל, אבל אנחנו צריכים להיות הכי נקיי כפיים

דעתי היא מאוד ברורה, ואני אומר את זה בקול רם לכולם כל עוד שבן אדם רוצה להיות חקלאי, גם הילד שלו, גם הנכד שלו, גם הנין שלו, דורות דורות, ואף אחד לא ייגע בו. אבל ברגע שהוא יהפוך את המכסות לדבר סחיר, או את האדמה לנדל"ן, באותו רגע הוא מפסיק להיות חקלאי, והוא מפיל את כולנו ביחד. אני מצטרף לכל מילה שאתה אומר.

אמרנו את זה לפני ארבע שנים. לקח לי ארבע שנים ללמוד את זה, אדוני. אמרנו את זה לפני ארבע שנים. אתה ישבת פה. אמרנו את זה. ומה שקורה כשבן אדם לא יכול לגדל, ולא נותנים לו מענק ללול הקטן הזה, בסוף הוא נכנס לחובות בבנק,

מחזיר את החובות האלה, ואז הוא לא נהיה חקלאי ואז חקלאי אחר קונה או לוקח הלוואה בשבילו. אל תעשו את זה - - - ידידי היקר, אתה יודע כמה משקים בדרום הם כבר בידיים של השוק האפור? לספר לך? אתה רוצה לדעת? די,

אתה יכול לספר לי, ואני גם יכול להזמין אותך לצפון.

אח שלי, אתה מפריע לנו. עמי, בוא נתקדם.

עמי, אתה חבר שלי, אתה מפריע לי. אני לא רוצה למצוא את עצמי דווקא אותך מוציא.

מרדכי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי עופות, מושב ספסופה. אני רוצה לפתוח ולמחות על אופן ההתייחסות של משרד החקלאות אלינו כמגדלים על היושרה שלנו. אנחנו ראינו בפתיח שלך על אותו מנוול, ראינו בדיוק מי סייע לאותו מנוול, ועל זה נאמר הפוסל במומו פוסל. אני בהחלט מקבל את החשש שייעשה מסחר

אם אנחנו מסתכלים אחורה, לשנה שעברה ולשנים הקודמות, אנחנו כמעט לא רואים מכירה של תוספת, כי אז היינו רואים מכירה של גודל התוספת, שזה מתייחס כאילו לסחר בתוספת שניתנה. ניתנה לי 3%, פתאום אני בוחר 3% ממכסתי. כמעט ואין מכירות של 3% ממכסתם של חברים. אם נמכרו כמויות גדולות יותר, כל אחד וסיבתו, אבל זה ממש מינורי, אלה מספרים שאפשר לספור אותם על כף יד אחת. אני בהחלט חושב שניתן להשאיר את הסעיף הזה כפי שהיה בשנה הקודמת, סעיף 4, ולהטיל שם סייג, שייכתב כך: מגדל שקיבל תוספת בשנת 2019, תוספת של 3%, אשר ירצה למכור את מכסתו כולה, כאן אני מגדיל את הסייג, או חלק ממכסתו, ולא משנה איזה חלק, במהלך שנת 2019, תוספת 3% תיגרע ממכסתו אוטומטית.

אני חושב שאז לא ניתן יהיה לסחור בזה, ואף אחד לא יחשוד בי. ואז משרד החקלאות יהיה רגוע.

לא היה יכול למכור אם החוק לא מאפשר לו. כל העניין של מה שהעלה משרד החקלאות דרך הזרוע הארוכה שקוראים לה אסף, שהחשש הוא שאתה נותן למגדלים את התוספת 3%, והם סוחרים ב-3%, אני לא נכנס עכשיו לדיון, זה עולם תוכן אחר שאני לא רוצה להרחיב בו בא בן אדם ואומר מסיבותיו הוא, נכנס למשבר,

החליט לעזוב את המשק, אני לא נכנס לזה עכשיו, והוא אומר, אני מוכר את הכול. במינהל מקרקעי ישראל, רמ"י, זה עניין מקובל שבו אם אתה קונה קרקע בהטבה, ואתה מקבל את ההטבה, ואם אתה מוכר את זה,

נגרעת ממך. התוספת ניתנת למגדל שיגדל, לא כדי שיסחר בה.

אתה רוצה להרחיב את זה עד 2020? תרחיב את זה עד 2020. אני לא מבין מה ההבדל בין זה למה שאנחנו מציעים. כי זה אתם הצעתם. אלקבץ, עוד משהו? אתה לא חייב להמציא עכשיו.

אבל בהתייחסות אני מבין שבנושא דובב - - - תיכף ניגע בזה. עזוב את דובב. בסוף אני אבקש שאסף יתייחס לדברים האלה. אני רוצה רק שנזכיר,

זה עניין של כפל גידול. מדובר במגדל אחד. שנייה, חברים יקרים. אתם קבעתם כלל. עכשיו מה העניין? הנה אני אומר פה לחבר'ה מדובב. אתם קבעתם כלל שאתם מפילים לפתחי מה אתם עושים לי? אתם עושים לי מה שנקרא מעשה שלא ייעשה. מה אתם אומרים לי? אנחנו כבר את עצמנו סידרנו, ועכשיו כבל, אתה תצא לא בסדר. אתם קבעתם את הכלל,

ועכשיו אתם מבקשים ממני להוציא את הערמונים ממה שלא נעים לכם. אנחנו עוד נגיע לזה. אני רק רוצה שנבהיר, שיהיה לכם זמן למחשבה. אנחנו עוד נגיע לזה. אני שמעון ביטון, נציג המגדלים, מושב אביבים, מקום שאוהבים.

אמרת, זה כבר בפרוטוקול. שמענו שגם החזבאללה אוהב אותו. איפה המנהרה שהגיעה? - - - במטע האפרסק שלו. היו צריכים לקטוף אותו. אני לא יודע מה הוא עושה פה בכלל. לך תדע, אולי הוא משת"פ שלהם. יש מנהרה שיותר מטרידה אותנו, וזה לא המנהרות של חזבאללה. עם כל הכבוד,

הן לא האיום העיקרי כרגע. להעביר את התקנות כמו שאנחנו רוצים לנסות להעביר אותן, זה מה שכרגע צריך להיות על הפרק. וזה מה שיותר חשוב. אנחנו רוצים לקבל בברכה, יש לנו אורח מכובד - - - ראש המועצה שלי. אתה לא חייב להתחנף. זה אחרי הבחירות כבר. אז מה? זה עובר מהר, אחי. זה התחנפות.

אנחנו מקבלים את ראש המועצה בברכה. בוקר טוב. לעניין התוספת של 3%, בהמשך למה שאמר מוטי, בהתניה הזאת שלא תימכר,

נציגי המגדלים מסכימים אם אסף, שאין שום כוונה לתת ולאפשר את מכירת התוספת בשום צורה כזאת או אחרת. ובשום שלב.

תוספת לא תימכר לאורך כל התקופה. כולנו מסכימים על זה לגמרי. רק חייב להיאמר שבנוסף להתניה הזאת, שהיא תינתן ללא הגבלה של רישוי עסקים. זה חייב להירשם בלי שום התניה של רישוי עסקים, למעט גודל המחיה - - - נשמה, זה לא אני פה. זה התניה. אם זה התניה, זה אתה פה.

בסעיף 4 אין התניות. חבר'ה, תודה. לעניין דובב, נדבר כשנגיע לדובב. יש לו מה להגיד גם בנושא של דובב. אני רוצה להגיד שבעבר כשלאנשים הוסיפו 5% ו-3%, הייתי יושב-ראש ועדת מכסות,

אבל נתקלתי בבעיה אחת קטנה, כשאתה מגיע ללולים ושמים, כי גם אנונימוס, בצדק, אתה לא יכול לשים ארבע תרנגולות בתא,

אין לי איפה לשים אותן,

צריך להגדיל את הלול, והתקציבים האלה. אז צריך גם להאריך להם את הלולים האלה ולעזור להם. זו אחת הסיבות, שהקטנים האלה, לא למחוק אותם וחשוב לשמור עליהם. זאת בעיה שאני מכיר אותה. זה רק מחזק אותם. בבקשה,

בוקר טוב, שמי לאה יוגב, אני ממושב שומרה, נציגת המגדלים במועצת הלול, ואני מבקשת לומר כמה דברים. איתן, אתה פתחת את הישיבה וממש שנגעת בנקודה, של עלייה ראשונה ושנייה, שמדינת ישראל הבינה שאחרי שתי עליות ברחו מגבול הצפון, חייבים לעג את התושבים על ידי הבטחת פרנסתם, וענף ההטלה ניתן שם כעוגן ואבן שואבת לדורות שהיו בעלייה הראשונה והשנייה, ולאלה שאמורים לבוא אחריהם אם יבואו. דרך אגב, הייתי בין השותפים פיזית יושב פה הג'ינג'י שלכם, היה פעם ג'ינג'י, ממש פיזית בשנת 88', כמדומני, שהעבירו מכסות, האסם היה פה מטה יהודה בעיקר, האיזור המרכזי שהיו פה גידולי איפה החבר'ה ממושב מסילת ציון?

לא אמרתי שלא, אבל הליבה, ליבת הגידול היתה. למה אני מציינת את זה? כי התקנות האלו כפי שהן מוגשות, א', אם אנחנו כבר מדברים, לשים את הדברים על השולחן, מן הראוי שהוועדה תדע את האמת. ישנן תוספות וישנם תקציבים. כל התוספות ניתנות לתנאים שהמשקים הקטנים לא יכולים לעמוד בהם, ואיתן, כדאי שאתה תדע, באים אנשים טייקונים, גדולים, לוקחים מהאנשים הקטנים באין ברירה את המכסות ומקימים לולים גדולים בתקציבים שאמורים היו כדי לשפר את התנאים של הלולים המשפחתיים. ולמה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי אם צריך לתת תוספות וצריך לתת מענקים,

לקחת את זה ולהגדיר את זה כשיפור המשק המשפחתי על 3,000 המשפחות שחיות שם. וזה כדאי שייוודע. ומה שקורה בתקנות האלה, נותנים 200,000 ביצה, ונותנים ונותנים ונותנים, והמשק המשפחתי שחי לפרנסתו לא יכול לעמוד בזה, ואז טייקונים משתמשים משאבים ממשלתיים.

אבל תעשי את זה בקצרה. אם זה יהיה כזה ארוך, לא נגמור השבוע.

מה שרציתי להגיד לך, ומאחר שזה בקצרה, אני פשוט אקשור את מה שאמרתי קודם. ללא עוגן כלכלי אנחנו נהיה הדור האחרון שיכבה את האורות בגבול הצפון. זה מה שרציתי להגיד. תודה, גברתי. בוקר טוב, כבוד היושב-ראש. אני יוסי אדוני,

יושב-ראש ועד היישוב, נציג מגדלים המעצה לענף הלול. אנחנו תמיד מבקשים עקרונית, ואתה אחד מהאנשים שעוזרים, ויש פה את איציק

תחזקו את ההתיישבות גם בימי שגרה. ואני לא סתם אומר את זה. בימים אלו כולם יודעים מה קורה בצפון. ואני ממושב זרעית, גם מושב זרעית הוא אחד מהמושבים שעלה לכותרות, וזה מראש הנקרה עד כפר יובל שיש פה גם נציגים. לצערי, כמו שאמרו פה כבר לפניי, אנחנו לא חוששים מהמנהרות של חזבאללה, אלא אנחנו חוששים מהמנהרות שחופרים לנו מבית דגן. כבר ב-2015, 2016, להזכיר לכולם - - - - - - אין מה לעשות. אם הוא היה כזה שנון, הוא היה גם נבחר. לא השתמשת בשנינות הזאת. ב-2015 ו-2016, להזכיר לכולם, משרד החקלאות רקם לבטל את התכנון בענף ההטלה.

ומאז הם כל היום עושים, בתחבולות תעשה לך מלחמה. בזה אני איתך. הם עוסקים בהכול חוץ מלייצב את החקלאות בכל התחומים, גם בענף ההטלה. ועכשיו הם אמרו, לא הצלחנו לבטל את התכנון בענף ההטלה, כי 5,000 חקלאים מכל הארץ ומהצפון עלו לגדר, ובערב, מסיבת עיתונאים, ביטלו את ההחלטה שלהם. ראו שאי אפשר, אז אמרו, בוא נעשה בתחבולות, בוא נוסיף להם מכסות, 200,000, מאה מכסות, 200 מכסות, מחר בבוקר מדינת ישראל, נבקש מהצרכנים לאכול שתי ביצים,

זה לבטל את התכנון. יש במועצה, בתקנות,

חובת התייעצות עם המועצה לענף הלול. הם אף פעם לא מקבלים את ההתייעצות שלנו. למה הם לא מקבלים? כי יש להם אינטרסים אחרים. יש אינטרסים אחרים. צריך פה ועדת חקירה, צריכים לזרוק אותם מהבית. אולי מלמעלה בוא הבחירות האלה עכשיו. אני אומר לכם, כבוד היושב-ראש,

לקחת את הנושא הזה בשיא הרצינות, המנכ"ל של משרד החקלאות והשר שלו, יש להם אינטרסים אחרים. לצערי, יש בתוכנו אנשים שמשתפים איתם פעולה. אני מבקש ממך, כבוד היושב-ראש, ויש פה אנשים מוצלחים שאנחנו אוהבים ומכבדים, תיקחו את הנושא הזה בשיא הרצינות, וכל מילה אחרת מיותרת.

תודה רבה לכם. אני דוד אוזנה, ממושב זרעית, יושב-ראש קרן הפטמים. מה שאמר יוסי זה דברי אלוהים חיים. חייבים להחליף את השלטון, אוזנה.

בוא נעשה את זה. אוזנה, חייבים. אנחנו נעשה את זה. חייבים.

זה יקרה.

אדוני ימשיך. אני רוצה להשתכנע עוד יותר. - - - אסף הוא איש מדהים. זה לא מרצונו מה שהוא מביא פה, זה לא מרצונו. אבל אין לו ברירה, יש לו שר. יש לי עצה אליך, אדוני היושב-ראש, הביאו פה כל מיני דברים, הרצונות שלהם זה לא הכוונות. הכוונות הן שונות. הרצון זה המשחק, הכוונה זה לפוצץ. יש לי עצה,

לפי דעתי, השר הזה כנראה לא יחזור.

זה של שנה שעברה

מכיוון שאני מכיר את המפלגה שאתה מצביע לה, אני אומר לך, אל תבנה על זה. מה שיש לך, קח. אוזנה, חטפת טיל מכל הכיוונים, בלי כיפת ברזל אפילו. בלי כיפת ברזל אפילו. - - - חבר'ה, אני מציע לכם, בוא נתחיל את ההקראה, חבל על הזמן. השר הבא יבוא, שהוא יחליט. למה הוא צריך להחליט?

שני הדוברים האחרונים, בבקשה. אני אלון יועץ

שים שכפ"ץ לפני כן. אני מכפר מרדכי, עברתי לגדל ביצי חופש אורגניות, ויש בתקנות הפליה למגדלי החופש באורגני - - - הפליה לטובה? לרעה, לרעה.

גודל הלול הוא 18,000 עופות. כדי לייצר את כמות המכסה שיש לנו באורגני ובחופש, יש לנו תוספת של 20% ביצים כי התוצאות הן פחות טובות. אנחנו רוצים שבלולי חופש ואורגני יתאימו את זה לפי צרכי הגידול. לדוגמה, אם יש תוספת של 20%, אז מה-18,000 נוכל להכניס לדוגמה 22,000 עופות, ולא שאנחנו ככה לא יכולים למלא את גודל המכסה שלנו. אני אבדוק את זה. נגיע לזה, אלון. זה בסעיף 7. אוקיי.

בבקשה, קהלת, שם ותפקיד. מי שיפריע לו, אני כבר אומר מראש, אני אוציא אותו החוצה, שילך ללול. אני כבר מזהיר אתכם מהתחלה, אני מזהיר לפני. אנחנו יושבים לידו

אני מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת. זה המורה של בן. ידעתי איך הדיון הזה ייראה, ראינו כבר הרבה דיונים כאלה. אבל אני רוצה לבוא לפה כי אני חושב שחשוב גם בשבילכם, גם בשביל הילדים שלכם וגם בשביל הנכדים שלכם, להזכיר איזושהי מושכלת יסוד. יש בישראל חוק יסוד: חופש העיסוק, והוא אומר: "אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו."

30 שנה, 20 שנה,

כל פעם באים עם תירוצים אחרים, למה צריך לתת מכסות וסובסידיות ולפגוע בחופש העיסוק ולהעדיף דווקא את גבול הצפון על פני עוטף עזה, על פני עוטף ירושלים,

- - על פני תל אביב, על פני לא משנה מה,

היו מגדלי ביצים שקיבלו מכסה על חוק הגליל, כולל כל ההטבות, וגרו בתל אביב כמה שנים. אז שייקחו להם אותה.

שמעון פרס בעצמו, לא איזה איש ימין ידוע, שאל, בסדר, התיישבות, אבל למה דרך הטוסיק של התרנגולת? תגידו, לא נמאס לכם?

נמאס לשמוע אותך.

תן לו, תן לו, תן לו. - - - מה יש לשמוע? מה יש לשמוע בזה? מה יש לשמוע בזה? שמעון, תן לו לדבר. דוד, לא נותן לו לדבר. על מה לתת לו לדבר? שידבר. מה יש פה לדבר? אבל הוא מדבר לקיר.

אז שידבר - - - על מה יש לו לדבר? שיבוא, יגור שם - - - - - - דמוקרטיה. חברים, חברים יקרים, אני מודיע לכם, אני אלחם על זכותו לומר את הדברים שאינני מסכים איתם בכלל - - - שיעדן אותם קצת. אל תעדן. הוא יעשה איזה שקשוקה מהביצים שהוא רוצה.

אבל השחצנות הזאת, ללמד אותנו על הילדים שלנו. לא, לא, לא. סליחה, מי מחליט?

מה הוא מבין בכלכלה? מה הוא מבין? מנכ"ל קהלת מה מבין בכלכלה? יש לי אליך שאלה, אתם אלה שמצביעים עבורם, אז תרגיעו. בינתיים מי שעומד בתור בבית מלון לביצים - - - די,

אני אוציא. מרגע זה, אלקבץ, אלקבץ, לפחות אתה לא. למי שסקרן לגבי ההשכלה שלי תואר ראשון

הי, הי, הי, יקירי, יקירי - - - אני לא רציתי להפריע, אבל הוא - - - אני עונה לך עכשיו, מרגע זה, אם אתה מדבר אליהם, אלא אם כן אתה חושב שתצליח לעשות להם המרה אם אדוני לא חושב כך, אז אדוני יסתכל אלינו, חברי הכנסת שאמורים לקבל החלטה, ואתה יודע, זה בסדר, אתה יכול לדבר אלינו, אנחנו אלה שאמורים להחליט. אני משתדל לכבד בני אדם - - - אדוני יכבד את עצמו, ידבר אתנו. חבר'ה, תנו לו לדבר, הוא יסיים, וגמרנו. חברים, אתם מעכבים. אתם מכירים אותי. אני אומר, הוא ידבר, אם אני אחשוב שהוא חורג ואומר מילה או משהו שהוא לא לעניין, אני אעצור אותו ואני אוציא אותו. אני אומר לכם - - - אתה אומר אלינו. אני אומר לכם, חברי הכנסת, איתן ברושי, וקנין, אני אומר לכם שמה שאתם עושים התחיל בתור איזה שהוא רעיון שנתפס כמו מעשה ציוני, וזה היה מעשה ציוני לפני 30 שנה. לפני 30 שנה ניסיתם לחשוב איך הכי נכון לייצר מקור הכנסה בגליל,

באמת רעיון טוב, מגדלים שם ביצים, יגדלו עוד. עברו 30 שנה. אבל התרגלתם. התרגלתם שבאים לווקנין, לוחצים יד לברושי, מחייכים לאיתן, ומקבלים כסף, 40,000 שקל בשנה - - הלוואי שהייתי יכול. - - או מכסה.

או התחייבות, עד כדי כך שכותב משרד החקלאות בדברי ההסבר להצעה של התכנון: ידוע שבגלל שזה משק מתוכנן זו הכנסה בטוחה. אני רוצה לספר לכם מה קורה לאנשים שיש להם הכנסה בטוחה.

זה מה שקורה לך. הי, הי, עשה לי טובה. ההכנסה שלי, לי אין קביעות. חברים, הוא יסיים. אני היחיד שאענה לו ואנחנו נתקדם.

אדם שיודע שההכנסה ואני מסתכל עליכם חברי הכנסת תלויה בזה שהוא יהיה טוב יותר במשהו, טיפה יותר תחרותי, טיפה יותר יעיל במשהו, שהצרכנים שלו רוצים לבוא אליו ולקנות ממנו משהו,

ואומר לעצמו,

אבל זה משהו שאני עשיתי.

אף אחד לא יכול מחר בוועדה בכנסת להחליט לא

אז אתה רוצה להרוס לנו את הבית? אתה רוצה להרוס לנו את הבית? עמי ואלקבץ, אני קורא אתכם לסדר פעם ראשונה. אל תתנו לו במה. אתם נותנים לו במה. הרסו לו את הבית, הוא רוצה להרוס לנו את הבית. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה,

עיתונות מסוימת,

מכיר את כל החברים שהיו שם וישנם היום? כן. אתה יכול לענות לי, אם המנכ"ל הזה היה חבר פעם בפורום קהלת? אני המנכ"ל. לא.

אתה יכול לבדוק? אני יודע. אני המנכ"ל. לא, אמרתי אם הוא היה

אני עורכת דין אפרת ורד, לשכה משפטית במשרד החקלאות. "תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2019), התשע"ט-2018 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו-53 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן,

לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין,

די, חבר'ה, די. חברים יקרים, אם תהיה עוד הפרעה, אני מסיים את הדיון.

פשוט מאוד. אני מכנס, עושה את הכול בשבילכם, ואתם אלה שמפריעים לי? די, אתם רוצים את הענבים או לריב עכשיו עם השומר? חלאס. באמת, די. "הגדרות בתקנות אלה, "אגודה חקלאית" כמשמעותה בתקנה 2(1) לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995, "אזור עדיפות לאומית" ו"ישוב חדש" - כמשמעותם בסעיף 1 להחלטת הממשלה מס' 3738, מיום ל' בניסן התשע"ח (15 באפריל 2018), שהתקבלה לפי פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן, חוק ההתייעלות הכלכלית); "אזור עוטף עזה" - כמשמעותו בסעיף 1 להחלטת הממשלה מס' 4328, מיום כ"ד בכסלו התשע"ט (2 בדצמבר 2018), שהתקבלה לפי פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית,

אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה עד גיל שבעה ימים, "אתר חדש" אתר שיוקם בשנת התכנון או שהוקם בשנת התכנון הקודמת, אשר יועתק אליו לול הבסיס ומתקיימים לגבי הלול שהוקם בו התנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב); "בעל מכסה" מי שנקבעה לו מכסה לשנת התכנון לפי תקנות אלה, "בעל משק לול לייצור פטמים" חקלאי או אגודה שיתופית חקלאית שהיו בעלי מכסה לייצור פטמים לפי החוק והפסיקו לייצר פטמים לפני שנת התכנון, "המועד הקובע" כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018); "המועצה" המועצה לענף הלול שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק," ""כללי 2018" תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2018), התשע"ח-2018, "כללי 2017" תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2017), התשע"ז-2016,

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2016), התשע"ו-2015, "להקה" מטילות בגיל אחד שמחזיק מגדל, "לול הבסיס" לול המצוי במשקו של בעל מכסה במען הרשום שלו או במשק של בעל מכסה אחר בתחום אותו יישוב, "לול חדש" לול שהוקם במהלך שנת התכנון או במהלך שנת התכנון הקודמת ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב), ובלבד שהשטח שיעמוד לרשות כל תרנגולת מטילה בתא לא יפחת משבע מאות וחמישים סמ"ר, לעניין הגדרה זו, "לול שהוקם" לרבות לול קיים שהותאם לדרישות הקבועות בהגדרה זו, "לול בלא כלובים" לול שהמטילות בו מוחזקות במבנה בלא כלובים, "מגדל פטם" בעל משק ובו לול לייצור פטמים, אשר הלול המצוי במשקו היה מאוכלס בעופות באחת משלוש השנים האחרונות שקדמו לשנת התכנון,

"מגדל פרגיות" אדם העוסק בגידול פרגיות, "מטילות" תרנגולות שגילן עולה על חמישה חודשים,

מכסה אישית שנקבעה למגדל לראשונה לפי כללים או תקנות שהותקנו מכוח סעיפים 31 ו-53 לחוק, כולל תוספות קבועות שהוקצו להם מכוח הכללים והתקנות כאמור, למעט תוספת שניתנה לפי תקנה 7(א) לתקנות אלה ולתקנות 2018, "עופות להטלה" מטילות, פרגיות ואפרוחות, "פטמים" תרנגולים ותרנגולות שגילם אינו עולה על חמישה חודשים המיועדים לגידול לצרכי מאכל, "פרגית" תרנגולת בגיל שמונה ימים עד חמישה חודשים, "שנת התכנון" שנת 2019, "שנת התכנון הקודמת" שנת 2018." עד לכאן יש הערות? אפשר לאשר עד כאן? מי בעד? אני לא מצביע. חבר הכנסת ברושי יצביע במקום חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. אני מגדל. דן סידה יצביע במקום חבר הכנסת וקנין שלא מצביע. אתה גם מגדל.

עשה לי טובה, אל תצביע.

הוא אמר שהוא לא מצביע. אז זה רק אני והוא.

ירים את ידו שוב. תודה. אושר. הצבעה בעד פה אחד תקנה 1 אושרה. "מכסה ארצית גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון, יהיה גידול מטילות לייצור 2,440 מיליון ביצי מאכל לשיווק (להלן,

אדוני היושב-ראש, סעיף סעיף? כל עוד לא מרים מישהו את היד ועוצר אותנו, אז לקרוא,

אני אעצור פה, נצביע על כל מה שלא היתה עליו המחלוקת עד לאותו רגע, כדי שנוכל להתקדם בהקראה.

לגבי גודל המכסה הארצית, 2,440 מיליון. זה יותר מדי. זה כולל בפנים את התוספות של 200,000

זה כולל את אותה מסגרת שהיתה בשנה שעברה לאותה תקנה, זה מורכב מהתוספת הרוחבית של עד 3% - - - השאלה היא אם לא יאשרו את - - - אני כבר אומר לכם, זה לא הולך להסתיים עכשיו. אני כבר מבין. אני רוצה להבהיר, אם על זה אתם מגיעים לפה,

בלי שיש הסכמה בין המגדלים לבין המועצה - - - לא, יש הסכמה - - - אז עזוב, אל תעצרו אותי על כל דבר.

הוויכוח הוא לא על הדברים האלה. אני אומר לך, אתם סתם מעכבים אותי. מר לויט, יש הסכמה?

תודה רבה, אני מעלה להצבעה. אין בעיה עם זה.

אין בעיה,

שאלתי את מר לויט. אדוני, אי אפשר שמר לויט ברצונכם הוא בסדר, וכשלא אז לא בסדר. אפשר לקבל הבהרה לגבי המספר? מה הוא מתכוון? באחת התקנות יש תוספת קבועה למי שיעבור ללול רפורמה של 100,000 או 200,000 ביצה. המסגרת שנקבעה בתקנה הזאת זהה למסגרת שנקבעה בתקנות 2018. אין פריצה של אותה מסגרת. התוספת שמובאת פה, הגדילה בכמות מורכבת מתוספת של עד 3% רוחבית למגדלים הקיימים כל עוד יעמדו בתקנות, ותוספת של כ-155 מכסות חדשות למגדלים, לחיזוק היישובים. אני לא מבין איך אפשר לחזק את הצפון בלי לתת מכסות למגדלים חדשים. כלומר, אתם רוצים לתת גם למגדלים חדשים, אבל עד שיהיו מגדלים חדשים אתם נותנים את זה כרגע לקיימים? לא, מה פתאום? לא נותנים כרגע לאף אחד. נורית, איחרת, וגם ככה הלו"ז כל הדברים האלה כבר עסקנו בהם. אני מעלה להצבעה את תקנה 2. מי בעד? ירים את ידו. הצבעה בעד פה אחד תקנה 2 אושרה.

ויהודה מצביע במקום חבר הכנסת דוד ביטן. "קביעת מכסות אישיות העקרונות לקביעת מכסות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק לכל מגדל לשנת התכנון, במסגרת המכסה הארצית, יהיו כאמור בתקנות 4 עד 8. מכסה אישית לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון, שתהיה שווה למכסה האישית לייצור ביצי מאכל לשיווק שנקבעה לו לשנת התכנון הקודמת." לגבי סעיף 4 - - - קודם כל נצביע על סעיף 3. מי בעד תקנה 3?

התוספת בדבר 3% שעליה דובר כל השנים, ב-30 השנים האחרונות, היתה תמיד בסעיף 4 והיא צריכה להופיע גם השנה פה, כפוף להסכמה שהושגה, שמי שירצה למכור - - אף אחד לא הסכים. - - מי שירצה למכור את התוספת הזו, תיגרע התוספת ממכסתו. עוד לפני השאלה אם תיגרע או לא תיגרע, מה הבעיה כמו שמר לויט - - - הסוגיה הזו נבחנה על ידי הלשכה המשפטית מול משרד המשפטים בשלב אישור נוסח, ועל רקע הקבוע בחוק בדבר עבירות המכסה המנגנון המתאים לוודא את מימושן של התכליות שעומדות - - - הקביעה של התוספת הוא באמצעות קביעת התוספת כתוספת חד פעמית, ובתקנות לשנת התכנון הבאה, כפי שאסף הודיע קודם לכן, בכוונת המשרד להביא לאישור הוועדה הצעה לקביעת תוספות אלה כתוספות קבועות אם המגדל ייצר את מלוא מכסתו. בבקשה, אדוני. אני עורך דין תומי מנור, משרד - - -, יועץ משפטי של המועצה. התקנות הן במהותן תקנות חד פעמיות משום שהן נעשות לשנה אחת. ההגדרה של חד פעמית, אנחנו לא בדיוק מבינים מה היא מוסיפה למטרה שבשנה הבאה ינהגו כך או אחרת. ולכן לא היתה שום סיבה, משפטית לפחות, לקבוע את ההגדרה של חד פעמית. מכסה ניתנת לשנה אחת, כך קבוע בחוק, כך קבוע גם בתקנות האלה. ולכן המשטר הקודם שבו בסעיף 4 הנושא הזה נכלל, לא מפריע לשום תכלית כפי שהמשרד מבקש וכפי שאני מניח שגם מוסכם על המגדלים שיירשם בפרוטוקול שבשנה הבאה, אם מישהו מכר את התוספת הוא לא יקבל אותה בשנה הבאה. אבל זה לשנה הבאה. אם התכלית היא אותה תכלית, אז מה הבעיה? אני לא מבין מה הבעיה פה. יש פה נציג של משרד המשפטים?

גברתי. החוק קובע שמכסה אישית ניתנת להעברה. ולמה בשנה שעברה לא היתה בעיה, והשנה - - - לא,

גם בשנה שעברה ובגלל זה הופתעתי לשמוע את היועץ המשפטי של מועצת הלול גם בשנת 2017

הוא אומר שזה היה כתוב בסעיף 4 בשנה שעברה. התוספת הקבועה תמיד היתה בסעיף 4. ואנחנו חושבים שזה לא נכון, בגלל זה שינינו את זה לתוספת חד פעמית, בדיוק מהטעמים שדיברתי עליהם.

זה לא לזה ולא לזה. אני לא רוצה פה לשלוח אתכם עכשיו להתדיינות משפטית. אם אין פגיעה במהות של הרצון של הסעיף, והוא לא מבהיר את הסעיף, אז לא צריכה להיות מניעה, מר לויט. אז שזה יהיה בסעיף 4, כמו ב-30 השנים האחרונות. לא הבנת אותי. אני רוצה להבין ממה אתה חושש, אם זה לא בסעיף 4? כפי שאמרה היועץ המשפטי, המכסות ככלל הן לשנה אחת. אין פה בכלל - - - אי אפשר. מתבססים על המכסה של שנה קודמת - - - זה לא נכון להגיד שזה מכסה לשנה אחת, כי יש פה התבססות על השנים הקודמות,

מתייחסים למכסה שהיתה בשנה הקודמת פלוס משהו. אדוני היועץ המשפטי ומר לויט, אני לא רואה פה בעיה במהות. אנחנו תיכף ניגע במהות. אני גם לא מקבל, ואסור שתגידו את זה גם אתם, שהמכסה היא זמנית. היא מכסה שמתחדשת מדי שנה. הפרוצדורה היא של התחדשות שנתית, אבל המכסה היא מכסה קבועה. זה לא שמחר מישהו יכול להגיד,

אני לוקח לך את המכסה. האופן שבו הדברים מתגלגלים הוא שנתי. כבוד היושב-ראש, הרציונל אחרי ההתנגדות ואחרי העברת הסעיף הזה לסעיף 8, הוא לא משפטי כלל. אמר אסף היום והוא אומר את זה בחודש האחרון, שההתנגדות היא מכיוון שיש חשש שאנחנו נסחור במכסה, בתוספת. זה הסיפור. יש כאן שני עניינים שונים. נגיע לתוספת. גם אם היא תהיה כתובה בסעיף חרבת א-טנאק, נצטרך להתייחס אליה לגופו של עניין ולא איפה היא מונחת.

תיכף נגיע לזה. אני לא רואה בזה שום בעיה, זה על המיליארד לדון שתי דקות, ועל האלף שקל עכשיו אנחנו פה זה כולה חארטה בארטה שמארטה. אין שום דבר שמשפיע על העניינים. מי בעד תקנה 4? ירים את ידו. הצבעה בעד פה

"מכסות חדשות ועדת המכסות תקבע עד 155 מכסות אישיות בהיקף של 500,000 ביצי מאכל כל אחת (להלן, ההיקף הכולל של המכסות החדשות) למגדלים חדשים כמפורט להלן: עד 40 מכסות אישיות מתוך ההיקף הכולל של המכסות החדשות יוקצו למגדלי פטם ביישובים שבהם מגדלים מטילות לפי מכסות, מכסה לפי פסקה זו תיקבע למגדל פטם כאמור בהתמלא כל אלה: הלול המצוי במשקו נמצא במרחק של פחות מ-300 מטר מלול מטילות מאוכלס," " מספר בעלי המכסות ביישוב עולה על מספר מגדלי הפטם, הגידול יתבצע בלול חדש ביישוב שבו מצוי משקו, במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר, המבקש הצהיר כי הוא לא יאכלס את הלול בעופות משלוחה שאינה עופות להטלה, ואם הוא מגדל בלול עופות משלוחה כאמור הוא יתחייב להפסיק את הגידול בתום המדגר, בתקנת משנה זו, "שלוחה" אחת מאלה: עופות לרבייה, עופות להטלה או עופות לפיטום, עד 50 מכסות אישיות מתוך ההיקף הכולל של המכסות החדשות יוקצו למגדלים חדשים מיישובים באזור עדיפות לאומית, אם גודל נחלתם קטן מ-20 דונם ומספר בעלי המכסה ביישוב שבו מצוי משקם בשנת התכנון הקודמת עולה על 40, ובלבד שלא נקבעה להם או לבני זוגם,

מכסה לייצור פטמים לשיווק לפי חוק זה; נותרה מכסה מהמכסה שהוקצתה לאוכלוסייה זו, לאחר קביעת המכסה לכלל המבקשים בקרב אוכלוסייה זו העומדים בתנאי הסף, תועבר המכסה לחלוקה בקרב המגדלים לפי פסקה (3);" רגע, רוצים להתייחס לסעיף הזה. גם תיקוני נוסח וגם תיקון מהותי. אתם מדברים על 20 דונם, ועל התקן של נחלה. תקן נחלה הוא 30 דונם. ולכן אני חושב שצריך ללכת לפי התקן שנקבע במשרד החקלאות ובמינהל. ולכן תשימו את זה על 30 דונם. זו דעתי שלי. אי אפשר לעשות את זה בתקן בצורה הזאת. אין תקן 20. אדוני היושב-ראש, אין התנגדות. המשרד יתקן ל-30.

וגודל המכסות. גודל המכסות זה 50. גודל המכסות מ-40 ל-50. אני מסביר. אני רוצה לנגוע בדברים מהותיים מכיוון שזה התקן של הנחלות גם בתוך היישובים החקלאיים. ברובם אין שום יישוב שהוא פחות מ-60. לכן הייתי אומר לשים את זה ב-50 ולא ב-40. אין לי התנגדות לתקן את ה-40 ל-50, אבל רק שים לב כי יש בעוד סעיף שאנחנו מתייחסים ליישוב כיישוב מוטה הטלה, וגם במקום השני נצטרך לעדכן, במקום 40 ל-50, כי אנחנו צריכים להיות אחידים. אין לי התנגדות - - - איזה סעיף זה? בסעיף שאומר לעבור למועצה איזורית בתנאי שמספר מגדלי הטלה נמוך מ-40. אז צריך גם את זה לתקן כי צריכה להיות אחידות. אין בעיה מאחר שזה התקן.

פשוט היתה הערה למה הכוונה בתנאי הסף, כי אין פה הגדרה לתנאי הסף ולא ברור מה הם התנאים, ולכן אנחנו חושבים שצריך להיות כתוב פה: העומד בתנאים הקבועים בתקנות אלה.

זה מה שהוספת בסעיף (3) ולא העברנו אותו גם ל-(2). וזה יהיה תיקון לכל הפסקאות שמתייחסות לתנאי הסף.

זה מופיע לי גם בפסקה (3) ונעתיק אותה גם לפסקה (2). לקרוא את הסיפה עוד פעם? תקריא, כן. "לאחר קביעת המכסה לכלל המבקשים בקרב אוכלוסייה זו העומדים בתנאים הנוספים הקבועים בתקנות אלה, תועבר המכסה לחלוקה בקרב המגדלים לפי פסקה (3);" בסדר. בסדר. לא משנה, נוסח. ויש פה תיקון כך שבמקום 20 דונם יהיה כתוב 30 דונם ובמקום 40 יהיה כתוב 50. אני רוצה לבקש התייחסות לגלגול שכל הזמן אנחנו מגלגלים. אנחנו יודעים בסופו של דבר לאן זה מכוון. אני לא רואה שום סיבה אמיתית לגלגל מכסות שלא מנוצלות כאן מן הסתם הן כן ינוצלו. אין בזה שום היגיון לגלגל. בסוף זה מגולגל לשבע. אם תשימו לב, תקראו את המשך התקנות, ואנחנו נראה, בסוף זה מתגלגל לשבע ושם יש כוונת מכוון.

נשארות באיזורים שאנחנו רוצים. מתקנה (2) זה עובר ל-(3), ואת (3) תיכף נקריא. זה פותר את הבעיה של האנשים שהפסיקו לצערנו לגדל פטם, ונותנים להם אפשרות. המעבר מ-(2) ל-(3) חשוב. אבל (3) מתגלגל ל-(7). ו-(3) יתגלגל ל-(7) כי אנחנו רוצים לחלק מכסות חדשות. למה שלא יתגלגל? כולנו יודעים שימלאו את זה, אז מה? - - - אסף, אני מסכים איתך.

די, חלאס, חבר'ה, נו.

של 2018 אנחנו הבאנו בפניך את הנושא של צביעת 35 מכסות ליישובים צמודי גדר. עשה לי טובה, דבר על זה עכשיו, אחי. אתה אישרת את זה והתנית את האישור הזה בצביעה של יישובי גדר בהארכת חוק איזור עדיפות לאומית. האריכו את החוק, זה לא נמצא בתקנות, הורידו את זה. איפה הצמודי-גדר, מה שאתה אישרת? א', אני אזכיר לך, אני לא הממשלה. בממשלה זה עבר בסדר.

בתוך משרד החקלאות - - - אני מוחה על הדברים האלה.

עובדה שהנוסח הראשון שהובא להתייעצות המועצה כולל סמוכי גבול וצמודי גדר. ואיפה התייעצות המועצה? - - - ואם היית שומע את הדברים שדירתי בפתח דבריי - - - יש לי החלטה של התייעצות המועצה שהבאתי לכם, תביעה של 35 מכסות ביישובי גדר - - - אדוני,

תודה רבה. אני מצביע על מה שהוקרא עם התיקונים. איציק, אתה פספסת את הדבר הזה. בסדר, אחר כך הוא יקרא את הפרוטוקול. תקנות 5(א)(1) ו-(2) עם התיקונים והתוספות, מי בעד? ירים את ידו. נמנעת. חברים, אל תעשו על הגב שלי סיבוב. אני סוגר את הישיבה. חבר'ה, פה אם לא יהיה פה אחד, אני מעיף אתכם החוצה. תודה רבה. לא עליי. לא עליי. - - - אדוני, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. פעם שלישית אתה לא תחזור לדיון. לא יקרה, לא יקרה, לא אצלי. אתם רוצים? אני סוגר את הדיון עכשיו. פה אחד. שמעתם אותי? זה הכול. לא יהיו פה טובים ויותר טובים. זה הכול.

ירים את ידו.

הסעיף שהקראנו עכשיו. 5(א)(1) ו-(2). תודה. חברים, אני לא מוכן לזה, נורית. אני פה קורע את התחת בשבילם כל השנה. הצבעה בעד, פה אחד תקנות

" עד 25 מכסות מהיקף הייצור הכולל של המכסות החדשות, בתוספת יתרת המכסה לפי פסקה (2) יוקצו למגדלים חדשים מיישובים באזור עדיפות לאומית, בעלי משק לול לייצור פטמים, אם מספר בעלי משק לול לייצור פטמים ביישובם עולה על 20, נותרה מכסה מהמכסה שהוקצתה לאוכלוסייה זו, לאחר קביעת המכסה לכלל המבקשים בקרב אוכלוסייה זו העומדים בתנאים הנוספים הקובעים בתקנות אלה, תועבר המכסה לחלוקה בקרב המגדלים לפי פסקה (7);"

בבקשה, אלקבץ. סעיף זה בא לעשות תעדוף ליישובים צמודי גדר, כמו כפר יובל. שם יש קבוצה של מגדלי פטם שחדלו לגדל והם יכולים להיכנס לתוך - - - תגיע לעניין. אני רוצה לעזור להם.

היתה החרגה, שזה יישובים צמודי גדר. משרד המשפטים פתאום טוען שלא ניתן חוקית להחריג אותם כיישובים צמודי גדר,

שאנחנו נראה בסעיף (4), הסעיף הבא, יש איזור עוטף עזה. למה עוטף עזה זה נכון וצמודי גדר זה לא נכון? חברים, לפני שאתם עונים כי אין הגדרה של צמודי גדר סליחה, אני רוצה למצוא פתרון - - - תעלה את זה ל-30. אדוני מוכן לתת לי לעזור לו? שאדוני לא יעזור לי.

חברים, אתה מוכן בבקשה לא להיות היועץ שלו? יכולת לייעץ לו כל הדרך בנסיעה איתו. הוא לא נסע איתי. אז אל תייעץ לו. בדיוק נזכרתם לייעץ כשהגענו לפה. תשתקו וזהו. אני רוצה להבהיר.

אני לא אעביר את התקנות האלה. אני רוצה לעזור להם. לשכמותם, ולהבנתי זה עוזר להם. לשכמותם.

אני ציון אברהם, יושב-ראש ההנהלה של כפר יובל. אלה בדיוק הדברים. כדי לפתור את המחלוקת הזאת וכדי ש-25 מכסות לא יהוו בעיה, יכול להיות שאם יש באיזורי צמודי גדר כמונו, ממש 300 מטר מהגבול, שזו פרנסתם, אז יכול להיות שלא צריך להיצמד ל-25 מכסות, אלא צריך להגדיל ל-35 או ל-30 מכסות, וזה בטוח יפתור את כל הבעיות. המשרד לא יתנגד להוסיף את התוספת.

מבקש להזכיר שהצבענו על הכמות הכוללת, ואם אנחנו מגדילים את מספר המכסות, נצטרך לחזור לסעיף - - - ל-155, להגדיל את ה-155.

150, וגם את (2) שקבענו 2 מיליארד ו-440 אלף, כי אם אני מוסיף עוד מכסות אז צריך גם להגדיל - - - אני כבר רואה את הראש של אסף, איך הוא מכניס עיזה.

לא. למה? אני צריך את המסגרת.

את החיוך, אחי. אל תתאמץ. תיכף תתפקע לך. עזוב, עזוב. זה מה שנקרא עכשיו, חובת ההוכחה היא עליכם.

אתה תיתן לי עכשיו להגיד לך לפני שאתה נותן את ההרצאה מהצד שלך. שלי לעזור להם. לא.

אתה תדאג שיצביעו וזהו. תן לי, תן לי להגיד מילה. תאמין לי, מה אתה חושב, שאני פראייר? אני מבין עניין. תקשיבו טוב טוב, זה חבל דק. אם יש סולידריות, היא תהיה סולידריות אמיתית מצדכם. שלא פתאום עכשיו תגידו, אה, המכסות כולן עולות, יהיו יותר מדי ביצים. אני מכיר גם את כל הדברים האלה. אני אומר את זה בזהירות. אני אמרתי להם, וזו חובתנו לנסות לעשות מאמץ לסייע להם ולשכמותם. סולידריות היא לא רק במילים. סולידריות היא גם במעשים. שותפות היא במעשים. ואני כבר אומר את ההרצאה, לפני שאדוני ייתן לי עצה שאני לא יודע מה לעשות איתה. אדוני היושב-ראש, אין ספק שנושא כפר יובל הוא נושא כאוב מאוד, וניסה אדוני לפתור את הבעיה כבר ב-2018. ניסינו לפתור את הסוגיה של כפר יובל כבר בתקנות 2018, והיה אחד מסעיפי התקנות ב-2018 שבעצם נתן להם מענה חלקי. בעצם היתה שם עז עם קרניים שמישהו גידל - - - זה תיש. עז עם קרניים זה תיש.

מגדל עופות. אז אחרי שהבהרת לנו מה ההבדל בין עז לתיש, רשמתי את הדברים, היתה שם מגבלה של חקלאי שלא גידל בפועל באחת משלוש השנים שקדמו, לא יכלו להיכנס. יש לנו הצעה. אני חושב שהיא טובה. היא יכולה לעבוד לציפיות שלכם.

חבל על הזמן, שמעון.

שמעון, תאמין לי. אסף, בבקשה. לא, לפני העצה של אסף, שחבר הכנסת וקנין יתייחס לזמנים של הישיבה. יש תוספת זמן. דיברתי עם היושב-ראש. אנחנו מודים לך. עד מתי? עד 11:20. זה שיגדילו את המספר ל-45 או ל-55, זה אחיזת עיניים. הם לא בפנים עם כל העדיפות הלאומית,

בעצם אם לא יהיה כפי שאסף יודע שהוגש לנו בזמנו, יוקצו למגדלים חדשים בעלי משק,

ייצור פטמים, ביישובים צמודי גדר, הם לא יהיו בפנים, הם יהיו עם כל עם ישראל.

שמעון - - - זה לא פותר להם את הבעיה.

אצלנו בשכונה אומרים, כפרה עליך,

תקשיב. מה אתה ממציא לי דבר שכבר אלף פעם אמרתי לך, הוא איננו קיים? אין יותר הגדרה. הממשלה שלכם שאתם מצביעים עבורה - - גמרה אותנו. - - ביטלה את המושג צמודי גדר. עבדכם ניסה להילחם בזה אלף פעם. אל תביא לי המצאות שהם לא יכולים לעמוד, שזה סתם אתה נותן לי אחיזת עיניים.

- - - סליחה, אדוני. אני עכשיו אאשר משהו שהוא לא חוקתי, יבואו לזה, יתחיל משרד הנשפטים, יתחיל פה, יתחיל זה. תגידו לי, מה, ג'יננתם את רבי. אסף, לעמדה שלך ותן את ההצעה. תציע,

כן אפשר לעשות את זה או אי אפשר. אבל קדימה, בלי עצות. אל תקפצו. תזכרו, לפני שאתם קופצים, סולידריות. אני מציע לאור בקשת חברי הכנסת להוריד חמש מכסות מסעיף 7, שעוד לא קראנו, עדיפות לאומית, ולהגדיל את הסעיף הזה במקום 25 ל-30. הבעיה שידידי שמעון ביטון אמר, שאנחנו נותנים את זה בכל איזור עדיפות לאומית.

זה מוגדר באיזור עדיפות לאומית למגדל פטם שביישובו היו מעל 20 בעלי מכסות. אם חושבים פה הוועדה, ואפשר להתייעץ עם הלקוחות אם צריך להגדיל את המספר הזה,

אני רק רוצה להעיר שבתקופת בחירות, להעביר חמש מכסות משם, מידידי של סמנכ"ל לידידי של ההוא, טיפה טיפה, איך לומר, לא נעים - - - שאדוני ייגש לבג"ץ.

אדוני, סליחה. זה ממש אפילו נתלית עכשיו, כפרה עליך, אין אילן עוד שהגיע לגודל שנתלית עליו. די, חלאס. די, מספיק.

שאלה אחת. אין בעיה. נזמין נרגילות.

תזמינו גם גת, יש לנו זמן עד הלילה. איתן, איתן, האם יישובי גדר כלולים בהגדרה? כמה פעמים, חברים יקרים, נלחמתי בשבילכם לנסות להחזיר את העניין הזה? האמינו לי, באמת.

לא אתם. כדי לעשות סדר בצמודי גדר וסמוכי גבול יש החלטת ממשלה 3738 שמגדירה את האיזורים האלה. אבל בהגדרה הזאת, באותה החלטת ממשלה, כדי להצדיק, לתת העדפה לזה או אחר בתוך איזורי עדיפות לאומית, צריך טיעונים מקצועיים. האמן לי שהם התחילו - - - אני הייתי שותף. ולכן מצאנו פתרון. הפירים של המנהרות זה לא טיעון מקצועי? נשמה, אמרתי לך, יהיו בחירות, אדוני יעלה את זה כטיעון, יצביע ואז יגיד, אם יהיה טיעון כזה אז אנחנו נבחר במי שייתן טיעון כזה. התיקון שאתם מציעים הוא גם ל-(2)? לא, הוא לא לסעיף (2). הוא רק לסעיף (3) במקום 25 לתקן ל-30. וכשנגיע לסעיף (7) אני אקרא חמש במקום 10. ואז אנחנו לא פורצים את המסגרת - - - תודה. מי בעד? ירים את ידו. הצבעה בעד פה אחד תקנה 5(א)(3) אושרה.

" עד 10 מכסות מתוך ההיקף הכולל של המכסות החדשות יוקצו למגדלים חדשים ביישובים באזור עוטף עזה, נותרה מכסה מהמכסה שהוקצתה לאוכלוסייה זו, לאחר קביעת המכסה לכלל המבקשים בקרב אוכלוסייה זו העומדים בתנאי הסף, תועבר המכסה לחלוקה בקרב המגדלים לפי פסקה (7);" וכאן גם נכניס את התיקון שהכנסנו, בתנאים הנוספים הקבועים בתקנה זו. " 10 מכסות מתוך ההיקף הכולל של המכסות החדשות יוקצו למגדלים חדשים ביישובים חדשים, נותרה מכסה מהמכסה שהוקצתה לאוכלוסייה זו, לאחר קביעת המכסה לכלל המבקשים בקרב אוכלוסייה זו העומדים בתנאי הסף, תועבר המכסה לחלוקה בקרב המגדלים לפי פסקה (7); 10 מכסות מתוך ההיקף הכולל של המכסות החדשות יוקצו למגדלים חדשים באזור עדיפות לאומית מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בלבד, נותרה מכסה מהמכסה שהוקצתה לאוכלוסייה זו, לאחר קביעת המכסה לכלל המבקשים בקרב אוכלוסייה זו העומדים בתנאי הסף, תועבר המכסה לחלוקה בקרב המגדלים לפי פסקה (7);" כאן אני מתקן, אדוני היושב-ראש: " חמש מכסות מתוך ההיקף הכולל של המכסות החדשות, בתוספת יתרת המכסות לפי פסקאות (3) עד (6) יוקצו למגדלים חדשים ביישובים באזור עדיפות לאומית." יש הערות? רק נתקן, בהתאמה - - - בהתאמה.

מי בעד? ירים את ידו. הצבעה בעד,

תודה, אושרו סעיפים (4) עד (7).

" על אף האמור ברישה לתקנת משנה (א), קביעת מכסה לפי תקנת משנה (א)(1) למגדל פטם שהוא בעל מכסה, תהיה בהיקף של 250,000 ביצי מאכל בלבד, ובלבד שמתקיימים לגביו שאר התנאים הקבועים בתקנת משנה

התקנה הזאת זהה לתקנה שהיתה ב-2018, לבקשת חבר הכנסת - - - זה נכון, ומאחר שלמדנו את הבעיה, אנחנו מעלים את הסוגיה עכשיו. העילה של התוספת הזו ניתנה בשביל לפתור את הבעיות של קירבה בין לולי פטם ללולי הטלה. והלוגיקה אמרה, בוא ניתן מוטיבציה להוציא את לולי הפטם.

יש כאלה שמחזיקים גם לול הטלה וגם לול פטם, ואז הוחלט בתקנות לתת רק 250,000 למי שהוא בעל שתי מכסות. ועכשיו ההגבלה היתה שבשביל זה הוא צריך לבנות לול חדש. ואנחנו רוצים שבעל מכסת הטלה יוכל לגדל את המכסה הנוספת, על מנת שהוא יפסיק לגדל את הפטם, בלולו הוא. מה הבעיה עם זה? אנחנו פותרים בעיה וטרינרית ולא יוצרים בעיה וטרינרית חדשה, כשאנחנו נותנים הטבה של מכסות חדשות, הקו המוביל אותנו שאנחנו רוצים שאלה יהיו לולים חדשים, לולים שיעמדו בכל התנאים, ובדיון מקצועי שלנו אנחנו מעדיפים להשאיר כרגע את סמוכי הגדר מאשר ליצור עוד לול גדול של הטלה שימנע - - - מעדיפים להשאיר פטם על יד הטלה.

מר לויט. לא כל מה שמדבר משרד החקלאות זה שטויות. אני הולך לקראתכם כברת דרך בהרבה מאוד דברים. אני בעניין הזה תומך. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. יש דברים שאני יודע ללכת לקראתכם, אבל יש דברים בעיקר שקשורים לווטרינריה, אחר כך יבואו אליי, איך אני אישרתי את הדברים האלה. אלקבץ, בבקשה. הבקשה שלנו לגרוע את המגבלה הזו היא מתוך בדיקה קודם כל מדובר כאן במספר שאפשר לספור על כף יד אחת - - - אז אין בעיה בכלל.

במושב עלמה מגדל פטם שהיה בתוך איזור גידול של הטלה, של מטילות, שהיה לו לול מתקדם מאוד, הוא השקיע שם הון תועפות, מפסיק לגדל פטם.

הוא פוגע בפרנסתו אם הפטם ירוויח. תיאורטית, יש לו בנייר תוספת של 250,000 ביצה. הוא לא יכול לממש את זה. יחד עם זאת, הוא לא יכול לממש את זה. יחד עם זאת, הוא לוקח את לול הפטם שהיה לו, הופך אותו ללול מתקדם. כל אלה ששינו ורוצים לנצל את התוספת הזו הפכו את זה ללול חופש שעומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, הוא מורה דרך לכיוון של לולים חדשים מתקדמים,

והוא עומד בכל הדרישות של השוטרים הווטרינריים, אושר על ידי השירותים הווטרינריים. אני לא רואה שום סיבה שהוא לוקח לול שהוא גדול מאוד, שמותאם להרבה יותר ממכסתו פלוס 250, לא לאפשר לו לגדל שם. הוא הולך 10 צעדים קדימה. אני לא מבין למה לא לאפשר לו.

אנחנו מבקשים את זה רק ב-250,

אלה דברים כל כך קטנים שהיה צריך לסיים אותם בפגישות ביניכם, לא בבלבולי מוח מולי. אדוני היושב-ראש, כשנגיע להמשך התקנות יש מספר הקלות

כמו מחזור גידול אחד לתת להם לגדל בכל מקום,

רפורמה. אנחנו מאפשרים לראשונה בתקנות לבעלי מכסות חדשות להקים לול במשותף כשנגיע לתקנה הזאת בגלל היתרון לגודל. אז יש מספיק בעיות אחרות. יש מספיק פתרונות אחרים.

ראש המועצה רוצה להגיד משהו? אני עמית סופר, ראש מועצה איזורית מרום הגליל. נקודתית, אני חייב להתייחס כי לול הפטם שהוא מדבר הוא מפגע תברואתי קטסטרופלי ביישוב עלמה. הריחות שהוא מפיץ הם לא נורמליים. המהלך הזה לייצר קטליזטור מידי להוציא ולנטרל את לול הפטם, אם לא כן, בן אדם ימשיך לגדל פטם בתוך היישוב. אני אומר לכם, זה מפגע של 100 משפחות - - - אבל מה? להכניס הטלה יפתור את המפגע? ודאי. לול הפטם מפיץ עם מאווררים מטורפים ריחות - - - אבל לול חופש - - - אני מזמין אותך למוקד שלי, 10 פניות ביום מהמוקד למושב עלמה. אסף, אמון עליי ראש המועצה כמי שצריך להתמודד עם הדברים האלה. אין לו אינטרס נקודתי כזה או אחר, ואחת הבעיות הכי גדולות במועצה האיזורית שלו זה מפגעי הריח

אני אומר את זה כמי שחווה את זה יותר מפעם אחת בשירות מילואים באיזור. לכן אני מבקש, יש כאן עניין אמיתי שצריך לתת עליו את הדעת. לא כזה מסובך. אני צריך לבדוק את זה וטרינרית. אסף, - - - שמעון, די. אתה גם וטרינר?

יש לנו תשובה לזה, אסף. כפרה עליך, אני לא רוצה את התשובות שלך. הוא רוצה את התשובות שלו. אדוני, אני מבקש, תיכף נעשה התייעצות.

אין שון בעיה, יקירי. ממילא ב-10 הדקות הקרובות לא נסיים את הכול. אם הם ממשיכים להפריע, כנראה גם בדיון הבא לא נסיים. אני רק מתפלאה שתמיד מביאים את זה בשבוע האחרון - - - את שלי כבר אמרתי בצורה קצת יותר חריפה מהעדינות שבה גברתי משתמשת. אני לא יכולה אחרי שצעקת - - - המנכ"ל פשוט עסוק בקריאת דוחות קהלת, אז הוא לא מגיש את הדוחות בזמן. אני חייב לשם הסדר התקנות האלה הופצו, התחלנו את העבודה באוגוסט יחד עם המועצה, שלחנו להתייעצות, אם אני לא טועה בחודש אוקטובר. היה לנו דיון של כמעט שלושה שבועות על הנושא של צמודי גדר וסמוכי גבול כדי להביא את מה שהם מבקשים, ולא צלחנו. אדוני ראש המועצה, אני לא מאשר את הסעיף הזה עכשיו. ממילא אני לא אספיק. מכיוון שזה עניין וטרינרי אם הוא ייתן תשובה שזה אפשרי,

תבואו בדברים עם ראש המועצה. אני רק אגלה לך סוד, לעניין הפצנו כמה פעמים ישבנו והסכמנו והפצנו והגעתם לא מוכנים? אז איך אומרים, תרגיש מה שאני מרגיש. זה פשוט לא ייאמן שכל שנה זה בדיוק אותו סיפור.

כבר התייחסתי לזה. אני רוצה להתקדם. אז על 5(ב) אדוני מדלג?

אסף, בבקשה. " קביעת מכסה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תותנה בהתקיים כל אלה: המגדל הוא תושב ישראלי, לעניין זה "תושב" כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, המגדל הוא בעלים של קרקע חקלאית שנועדה לשמש לגידול בעלי חיים ושניתן לפי כל דין להקים עליה לול לגידול מטילות, לעניין זה, "בעלים" לרבות מי שזכאי על פי דין להירשם כבעלים, אם זו קרקע פרטית, וכן בעל זכויות בנחלה, שהוא מחזיק כמשמעותו בסעיף 2 לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967 (להלן, מחזיק); המגדל מתגורר מגורי קבע בסמוך לקרקע החקלאית הנזכרת בתקנת משנה (ג)(2), ואם הוא מחזיק, הוא מתגורר בנחלתו ויקים לול חדש ביישוב שבו מצויה הנחלה, או ביישוב אחר באותה מועצה אזורית, ואם הוא מגדל חדש ביישוב באזור עוטף עזה, ביישוב אחר באזור עוטף עזה באותה מועצה אזורית, והכול בלבד שאם ייצרו בלול מספר מגדלים, מספר המגדלים החדשים שייצרו באותו הלול לא יפחת מ- 50%; לעניין זה "לול חדש" - לול שהוקם במהלך שנת התכנון ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(4)(א) ו-(ב), ובלבד שהשטח שיעמוד לרשות כל תרנגולת מטילה בתא לא יפחת משבע מאות וחמישים סמ"ר." ברשותך, אני רוצה להסביר את התקנה הזאת. זה מה שאמרתי בתחילת דבריי. אנחנו מאפשרים לבעלי מכסות חדשות להקים לול

כל עוד הם נמצאים באותה מועצה איזורית או ליישובי עוטף עזה, אם הם נמצאים ביישובים של עוטף עזה, כדי שיהיה יתרון לגודל. אבל שמנו כאן תנאי, שהלול חייב להיות לול שיוקם בשנת התכנון ובלבד שמספר המגדלים החדשים באותו לול לא יפחת מ-50% גם ליתרון לגודל. למשל, אם יש בעל מכסה חדש שרוצה להקים לול חדש לבני משפחתו, יכול לעשות את זה כל עוד הם שומרים על 50-50, בעל מכסה חדש ובעל מכסה קיימת. יש לול שעונה לדרישות האלה? יוקם. המכסות חדשות. ב-2019 יהיה לול שיענה לדרישות האלה?

אנחנו רוצים לעשות כאלה. זה דבר שמופיע לראשונה. לדעתי הוא פורץ דרך, אדוני היושב-ראש, שמאפשר יתרון לגודל. אני מעלה להצבעה.

מעלה להצבעה את תקנה (ג), פסקאות (1), (2) ו-(3).

ירים את ידו. הצבעה בעד פה אחד תקנות 5(ג)(1), (2) ו-(3) אושרו.

" המגדל, או בן זוגו, לא היה במועד כלשהו קודם לשנת התכנון אחד מאלה: בעל מכסה לייצור ושיווק ביצי מאכל מכוח החוק, למעט מגדל פטם שהוא גם בעל מכסה ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנת משנה (א)(1); בעל מכסה מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב),

חוק תכנון משק החלב), למעט מי שנקבעה לו מכסת חלב עזים, וועדת המכסות שהוקמה מכוח סעיף 5 לחוק תכנון משק החלב,

בקשה לקבלת מכסה תוגש בתוך 60 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה ותהיה ערוכה לפי הנוסח שבתוספת הראשונה, ועדת המכסות תהיה רשאית לקבוע מועד נוסף להגשת בקשות מטעמים שיירשמו ובלבד שהודעה על כך תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, מהם אחד בשפה הערבית ובאתר האינטרנט של המועצה שכתובתו www.ofot.org.il (להלן, אתר האינטרנט של המועצה); הדרך והמועדים להגשת בקשה לפי תקנת משנה זו יפורסמו באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר שכתובתו

אני מעלה להצבעה את פסקה סעיף קטן (ד).

ירים את ידו. הצבעה בעד פה אחד תקנה 5(ג)(4) ותקנה 5(ד) אושרו. אושר.

" ראתה ועדת המכסות כי קביעת מכסה לכל המבקשים העומדים בתנאים לפי תקנות משנה (א)(1) או (ב) וכן בתנאים לפי תקנת משנה (ג) עולה על היקף המכסות הכולל הקבוע לאותה תקנת משנה,

תחילה תקבע מכסה לקבוצת מבקשים שהיחס בינם לבין סך כל מגדלי הפטם המגדלים את הפטמים בלול הנמצא במרחק של פחות מ-300 מטר מאותו לול מטילות הוא 1, ושמספר המבקשים באותה קבוצה הוא הקטן ביותר,

ראתה ועדת המכסות כי בשתי קבוצות או יותר יש אותו מספר המבקשים וכי הביקוש עולה על ההיצע תערוך הגרלה בין הקבוצות בהתאם לקבוע בתקנת משנה (ו); נותרה מכסה לאחר קביעת מכסות לפי תקנת משנה (ה)(1), תחילת תיקבע מכסה לקבוצת מבקשים שהיחס בינם לבין סך כל מגדלי הפטם באותו יישוב המייצרים בלול הנמצא במרחק של פחות מ-300 מטר מאותו לול מטילות הוא הגדול ביותר, בסדר יורד, ראתה ועדת המכסות כי לשתי קבוצות או יותר יש אותו יחס וכי הביקוש עולה על ההיצע תערוך הגרלה בין הקבוצות בהתאם לקבוע בתקנת משנה (ו); ראתה ועדת המכסות כי בקביעת מכסות לפי פסקאות (1) ו-(2) לאותה קבוצת מבקשים, הביקוש עולה על ההיצע, תערוך הגרלה בין חברי הקבוצה בהתאם לקבוע בתקנת משנה (ו);

"קבוצת מבקשים" סך כל המבקשים העומדים בתנאי הקבוע בתקנת משנה (א)(1)(א) ביחס לאותו לול מטילות. ראתה ועדת המכסות כי קביעת מכסה לכל המבקשים שעומדים בתנאים לפי פסקאות (2) עד (7) לתקנת משנה (א) וכן בתנאים לפי תקנת משנה (ג) תביא לכך שהיקף המכסה הכולל יעלה על היקף המכסה הכולל הקבוע באותה פסקה, תערוך הגרלה פומבית בין אותם המבקשים ותקבע מכסה אישית כאמור באותה פסקה לזוכים בהגרלה, ההגרלה תיערך בפיקוח עורך דין, ויוזמנו אליה כל המבקשים, הוועדה תערוך רשימות של כל המבקשים לפי תקנה זו בהתאם לתוצאות ההגרלות." אציין שבכל הסעיפים שקראתי עכשיו אין שינוי במה שהיה ב-2018. - - - הסף היה מוגבל בכל יישוב שלא יעלה מעל 20% בהגרלה.

לא יהיה אפשרי, כי אם אנחנו רוצים לעזור בבעיות כאלו או אחרות - - - למה זה לא אפשרי?

ההיפך הוא. אתם לא מקשיבים. אתה מונע מיישובים - - - תו לו שנייה לדבר. קודם כל, ב-2018 הסעיף הזה לא היה. אם שמנו 30 מכסות למגדלי

ביישובים שהיו יישובי פטם, אם תהיה הגבלה של 20%, אז בסך הכול ביישוב מסוים יכולים להיות רק שישה.

אני אתן הסבר - - - שמעון,

סליחה. דקה.

אני אתן לך את - - - אתם רוצים לעזור להם או אתם עכשיו רוצים לדפוק אותם בדרך אחרת?

זה לדפוק אותם בדרך אחרת. יש משמעות ליישוב שיש בו 100 מגדלי פטם, והם מגישים לה קול קורא, מן הבטוח שיקרה כשהם יגישו 100 בקשות לקול קורא, הסיכוי שלהם שם לקבל 80% מהמכסות, כשביישוב אחר יש רק ארבעה מתמודדים, יגישו כל הארבעה האלה, אין סיכוי שהם יקבלו. אז הגבלנו שביישובים גדולים כאלה לא יעבור מעל 20% - - - אני לא מקבל את עמדתכם בעניין הזה. סליחה, חברים. תן למי שאתה רוצה. אתה נותן ליישוב גדול שהוא מגדל פטם, ונותן לו את הסיכוי לקבל את כל המכסות האלה. חברים יקרים, אני מסיים. אני מצביע על זה ואני חייב לסיים. מי בעד הסעיפים שהוקראו?

פסקאות (ה) ו-(ו)

הצבעה בעד פה אחד תקנה 5(ה) ו-5(ו) אושרו.

אני חייב לעצור פה. הישיבה ננעלה בשעה 11:24.